בוקר טוב לכולם, אני פותחת את הישיבה של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. היום אנחנו במועצה שווה, ועדה אסטרטגית לשוויון מגדרי חוף הכרמל 2021, הצגת המלצות ליישום והטמעת שוויון מגדרי בעבודה במועצה. אני חייבת להגיד שכשראיתי בפייסבוק פרסום על התהליך שהובילו במועצת חוף הכרמל, קראתי בעיון רב והרגשתי שזה מודל שחייבים לדון בו, לפרסם אותו, ללמוד אותו מהניסיון של גם הנשים וגם הגברים שהובילו את המודל הזה. אנחנו מדברים הרבה זמן על הטמעת חשיבה מגדרית, אם זה במועצות מקומיות או ברשויות המדינה באופן כללי. כל הזמן מנסות ללחוץ ולגרום ולשכנע שזה תהליך שהוא נחוץ כדי לשפר גם את חיי הנשים והילדות, אבל בעיקר כדי ליצור חברה אחרת, והנה מישהו לקח על עצמו ביוזמה בתוך המועצה לעשות את זה. שמחתי גם להשתתף בהשקה של התוכנית. זה היה באמת מרגש לראות את כל זה, ותיכף אנחנו נשמע גם על התוכנית ועל היישום וההמלצות שהיו לכם, ואני שואלת את עצמי מה מעכב שדברים כאלה יתחוללו במדינה בכל מקום ולא רק במועצה האזורית בחוף כרמל? אני יודעת שכוונות בדרך כלל פוליטיות והחלטות פוליטיות הן שגורמות לדברים לקרות. כשיש יום כמו אתמול שאנחנו שומעים על רצח אישה מאשדוד, אישה בשנות ה-50 שלה, ושומעים על ידי בן הזוג ואנחנו שומעות שהייתה מוכרת לרווחה והייתה מוכרת למשטרה והתלוננה בעבר, ובכל זאת זה לא הציל אותה מהרצח, ואנחנו יודעים שזה לא הציל הרבה נשים גם כן לפניה ולצערי הרב כנראה גם כן אחריה.

שואלות איך יכול להיות שהרשויות, אם זה במישור הארצי ואם זה במישור המקומי, לא השכילו להבין שצריך לשנות דיסקט, צריך לשנות דרך פעולה וצריך לחשוב אחרת כדי שנהיה מוכנים ומוכנות להגן על הנשים וליצור חברה יותר שוויונית. מחר אנחנו מקיימות דיון על אמנת איסטנבול וכל הוויכוח שמסביב, כן להצטרף, לא להצטרף. פתאום התעוררו כל השדים נגד הצטרפות לאמנת איסטנבול, ואני שואלת את עצמי ומחכה לשמוע מה ההסברים שיתנו להתנגדות להצטרף לאמנה שמנסה להגן על נשים מפני אלימות במיוחד לאחר מקרים של רצח וסבל של נשים רבות.

עוסקים כל הזמן בבעיות, והיום נעסוק קצת איך פותרים בעיות כאלה. אני מאוד שמחה שהנציגים והנציגות, ואנחנו פתחנו באיחור כדי לאפשר לכם להגיע, הנציגות של המועצה האזורית חוף כרמל נמצאות בינתיים איתנו. אני מבינה שראש המועצה שרצה להשתתף, נמנע ממנו היום להשתתף. אני אתן לירדן קינן, יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה, להציג את התהליך, להציג את ההמלצות. אחר כך נפתח בדיון. בבקשה, גבירתי. תודה רבה. קודם כל מאוד מרגש להיות כאן במעמד הזה. יצטרף אליי גם בעוד כמה רגעים סגן ראש המועצה וממונה על חינוך, רווחה וקהילה, רפי אבני. כמו שאמרת, התהליך שקיימנו במועצה זה תהליך שהתחלנו אותו לפני שנתיים בערך. המחשבה הייתה איך אנחנו נוכל להטמיע את הנושא של שוויון מגדרי בעבודת המועצה ולהפוך את זה למשהו שהוא בר קיימא, שמתמשך לאורך שנים, שלא תלוי בפרסונה כזו או אחרת, משהו שבאמת אנחנו נוכל לוודא שהדברים האלה קורים. מתי התחלתם את התהליך הזה? התחלנו באמת לפני קרוב לשנתיים. זה התחיל בהמון חשיבה משותפת איך נעשה את זה, איך כדאי שזה יהיה,

מי יהיו שותפים לתהליך ושותפות. באמת אחרי חשיבה הגענו למסקנה שכדי שהדברים יוטמעו כמו שצריך, אנחנו נרצה שיהיו חלק מזה גם עובדי ועובדות המועצה במחלקות הרלוונטיות, אבל גם ציבור. בסוף מבחינתנו ציבור זה הגורם שמבקר, ששם את העיניים, שמביא את השטח. היה לנו מאוד חשוב שיהיו חלק מהתהליך, וכמובן תוך רתימה של ההנהגה, של הנהלת המועצה ומליאת המועצה בסופו של דבר כדי שההמלצות האלה תהיינה המלצות מחייבות. מה שייצא בסוף מהוועדה זה המלצות שהן מחייבות, ומחלקות המועצה יטמיעו את זה בעבודה שלהן השוטפת. זאת הייתה המחשבה. התחלנו בחשיבה ודיונים. לשמחתנו לקחנו איתנו את מרכז אדווה שזה גוף עם ידע מקצועי באמת מוביל, ושלי רפפורט שהנחתה את התהליך הזה. זה היה תהליך מאוד משמעותי מבחינתנו ויצאנו לדרך בסדרה של מפגשים. אשמח לפרט עליהם יותר לעומק. את האמת, שאלתי מתי כדי שכולם יבינו שזה לא משהו שמונחת מראש על ידי מישהי שנכנסה לאיזה חדר, התיישבה בשולחן עבודה וכתבה, אלא זה תהליך שהוא משתף, משנה תוך כדי ומלמד תוך כדי. נכון, חד משמעית, ואני אוסיף. כשאני אומרת חשבנו,

זה היה שיחות משותפות אישיות גם שלי עם ראש המועצה. היה שותף לזה גם סגן ראש המועצה בהמשך כשעשינו את החשיבה גם איך להטמיע באגפים השונים, אבל ראש המועצה, יש איזושהי מחשבה שאולי זה האג'נדה של היועצת והיועצת מקדמת. אצלנו זה ראש המועצה מקדם לא פחות ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד משמעותי. הנהגה רתומה זה ממש בסיס להטמעה של תהליך כזה ואני מאוד שמחה שזה קיים אצלנו.

טיפונת רקע קצת על חוף הכרמל ואז נעמיק בוועדה. חוף הכרמל, ראש המועצה זה כאמור אסיף איזק. חוף הכרמל מונה 27 יישובים קהילתיים,

כפרי נוער. יש לנו שני יישובים קהילתיים מאוד גדולים שזה באמת עתלית וקיסריה, ועוד קיבוצים, מושבים, 24,000 תושבים ותושבות. קצת לסבר את האוזן מבחינת נשים בתפקידים, אז 40% נשים בתפקידי ניהול בכיר במועצה, זאת אומרת מנהלות אגפים ומעלה, בדרג הזה, ו-80% בתפקידי ניהול ביניים, מנהלות מחלקות, ו-23% של חברות מליאה. יש לנו באמת עבודה עכשיו לקראת הבחירות הקרבות, גם להעלות את האחוזים האלה. זה מבחינת קצת נתונים על חוף הכרמל. אני אגיד שמבחינת הבסיס של הוועדה, אנחנו באמת מאוד מאמינים ששוויון מגדרי זאת תפיסה. זאת תפיסה שצריכה להיות בבסיס של העבודה, של העשייה המועצתית. זה לא תוכנית, זה לא סדנה,

זה לא הרצאה וזה בטח לא אירוע. זה באמת תפיסה, כשכל מחלקה מייצרת תוכנית עבודה והיא צריכה להיות מתוך זווית מגדרית או להביא בחשבון גם זווית מגדרית. כמו שאמרתי, תוכנית שהיא בת קיימא, שהיא לאורך שנים, שהיא מביאה בחשבון גם את האתגרים של המרחב הכפרי. זה משהו שחשוב לי לציין במעמד הזה, כי אתגרי המרחב הכפרי הם אתגרים ייחודיים של מועצות אזוריות. יש לנו כידוע לכם שלטון דו-רובדי. יש ניהול גם ברמת היישובים וגם ברמת מועצה. יש גם אתגרים וגם הרבה הזדמנויות לצד הדבר הזה, וכמובן תוכנית שהיא תהיה גם מדידה ופרקטית וישימה ושאפשר לבצע אותה וכל אחד אחרי זה יודע מה התפקיד שלו בהמשך. אז באמת יצאנו לדרך בפברואר 2021 עם קול קורא לציבור לקחת חלק בוועדה אסטרטגית. אני אגיד שאצלנו במועצה הנהגת המועצה הובילה ועדות אסטרטגיות בכל מיני נושאים. היה בחינוך, בסביבה, בתרבות, ובאמת שוויון מגדי זה אחד מהנושאים שבחרו להתמקד בהם. יצאנו בפברואר בקול קורא. במקביל זה יצאנו במין כמו טופס להעלאת רעיונות. מי שלא רוצה להיות חלק מהמסלול האתגרי של הוועדה, אפשר יהיה להעלות פשוט רעיונות ויוזמות וכך לתת לנו כיווני מחשבה. לקחו באמת חלק תושבות,

עובדות מועצה, חברת מליאה הייתה גם, מגילאים 16 ועד 70 פלוס בתוך הוועדה, כולל קצת באמת בני נוער. הנחיה וליווי מקצועי היה, כאמור של מרכז אדווה. הוועדה הזו בחרה להתמקד בכמה נושאים, לא כי היתר לא חשובים אלא כי רצינו להתמקד, רצינו להתחיל במשהו ולא להתחיל באמת בדברים שאנחנו נוכל מיידית להביא כבר תוצאות בהם, וכמובן שנדרשת תוכנית גם לשאר הנושאים בהמשך, אבל בחרנו להתמקד, וזה לאור מה שהם העלו, חינוך, ספורט ובריאות, מרחב בטוח, מניעת אלימות נגד נשים בכלל זה, ושוויון מגדרי ומוקדי קבלת החלטות, ובמרחב הציבורי. אלה הנושאים המרכזיים שאמרנו בתור התחלה, שם ניכנס. אני אביא את ההמלצות העיקריות מתוך מה שעלה. אני אשמח אם יש שאלות, גם לענות, אבל זה ההמלצות העיקריות. אני אגיד שהמסמך המפורט זה מסמך של עשרות עמודים שכולל גם את ההמלצות, גם מי אחראים לביצוע שלהן, מה היעדים, מה צריך לקרות, כל כמה זמן. זה מסמך שעבדנו עליו חודשים רבים. כאן אני מביאה ממש בנקודות את ההמלצות ממה שעלה מתוך הנושאים, היילייטס, מה שנקרא. התהליך הזה, באמת מיתגנו אותו גם בסוף כמועצה שווה וזה באמת מה שהולך לצד היישום של זה גם במחלקות. בנושא של חינוך מודע מגדר אולי המהלך הכי חשוב, וזה גם הייתה עכשיו נסיעה שלמה עם הממונה על החינוך פה בדרך לירושלים, תודה לאל שלוש שעות. למה, מי אמר שיש פקקים במדינה? אין פקקים במדינה. הדבר הכי חשוב באמת מבחינתנו זה הנושא של הטמעת סעיף תקציבי ייעודי לטובת חינוך מודע מגדר בכל מחלקות אגף החינוך. כל מחלקה תצטרך להטמיע אצלה בתוכנית העבודה סעיף כולל שיהיה מתוקצב, שהנושא שלו זה חינוך מודע מגדר. במילים אחרות, זה לא תהיה היועצת שצריכה להגיע לקראת סוף שנה ולהגיד,

איזה תקציב לשנה? זה יהיה כבר נמצא בתוך החינוך והם ביחד, זאת אומרת זה כבר קרה השנה. אגף החינוך יזם פגישה כדי לייצר את אחד הסעיפים פה, וזה באמת היה ביוזמה של אגף החינוך, כי זה עכשיו בתוך תוכנית העבודה שלהם, שוב, בהנחיה של הממונה. יצירת תו תקן למוסדות חינוך מגן ועד י"ב, והארכתם באמצעות מדד שוויון מגדרי מועצתי, מה שנקרא התו השווה. זה תו שכבר ישבנו ובנינו אותו בליווי של שלי רפפורט, וזה תו שכבר בנינו אותו וכבר הוצג בוועדת פרס החינוך שהייתה אצלנו במועצה לשמחתנו. מבחינתו על סמך זה ימדדו מוסדות החינוך במועצה. כשאני אומרת מוסדות החינוך, הכוונה גם לבלתי פורמלי, זאת אומרת למה שקורה אחר הצוהריים, מחלקת הילדים והנוער ששותפים. תכנון והוצאה לפועל של תוכנית הכשרות והשתלמויות רב-שנתית בנושא חינוך מודע מגדר לצוותי החינוך בכל הגילאים. שילוב השתלמויות ושיח מגדרי בפורום ועדות החינוך, זה שוב לעניין הדו-רובדי והבלתי פורמלי, שזה בעצם מתוכלל אצל מחלקת הנוער שלנו. הטמעת מודעות מגדרית בחינוך הבלתי פורמלי, שכאן זה הכשרה גם לרכזי ורכזות הנוער, ימי שיא ממש בתוכנית השנתית. הם כבר מיישמים את זה הלכה למעשה גם בנושא של שוויון מגדרי וגם עכשיו רגע לפני חודש הגאווה, גם זה כבר נכנס להם לתוך תוכנית העבודה וזה באמת נפלא, והכשרות להורים. חשוב להגיד, הרבה פעמים מדובר על נושא של החינוך ואין התייחסות להורים. הנושא של ההורים הוא לא פחות חשוב מן הסתם, וגם כאן בנושא של חינוך מודע מגדר מגיל לידה, שזה יהיה גם מטופל ממרכז צעירים וצעירות שלנו, דרך הנוער, דרך כל מיני גורמים ששותפים, וגם ההורים יעברו תוכניות. שמנו דגש מאוד חזק על סוכני וסוכנות השינוי, זאת אומרת על הצוותים החינוכיים בכל הדרגים והרמות, כי מבחינתנו זה המקום המרכזי שישפיע גם לטווח ארוך. בנוסף לזה קביעת רכזת או רכז לשוויון מגדרי בכל בית ספר במועצה, יסודי ועל-יסודי ו/או הכשרת יועצות נבחרות בבתי הספר כאחראיות שוויון מגדרי, שהן בהמשך יקימו פורום בכל אחד מבתי הספר. זה באמת משהו שאנחנו נרצה להתחיל בו כפיילוט, אבל זה בעצם בסוף מי שידאגו ליישם את זה בתוך מוסדות החינוך. עידוד תוכניות לקידום שוויון מגדרי בבתי הספר לתלמידים ולתלמידות מול תמיכות מועצתיות וקולות קוראים שיינתנו כקרן מגדר רשותית. המועצה תוכל לייצר כמו קרן מגדרית ולהוציא את זה למוסדות החינוך בקול קורא. בעצם זה יהיה המקום שלהם גם להשלים וגם להגדיל את המחויבות שלהם לתהליכים האלה. זה באמת משהו שאנחנו עכשיו עובדים עליו, כבר להתחיל לראות מה נכניס כבר בשנה הקרובה. נושא של מרחב בטוח זה נושא שחד משמעית עלה מכל הגורמים השותפים למהלך הזה, הנושא של מרחב בטוח לנשים ונערות במרחב הציבורי, בתוך הבתים ובכלל. גם בנייה של תוכנית הכשרות רב-שנתית בשיתוף צוות רשותי למניעת אלימות מגדרית הן עבור ציבור והן עבור בעלי ובעלות תפקידים. שבוע מניעת אלימות נגד נשים,

קמפיינים סביב היום הבין-לאומי למאבק באלימות נגד נשים בסוף נובמבר, 25 בנובמבר, אז זה גם משהו שייכנס לתוכנית השנתית של המועצה בכל שנה. אנחנו כבר עכשיו עושים, אבל שזה יהיה דברים שמאוגדים וקורים באופן קבוע. בנוסף, מיפוי ועדכון שוטף ברמה המועצתית של נתוני אלימות מגדרי ושוויון מגדרי בכלל, זאת אומרת לשונית באתר המועצה, שתהיה שקופה, שהתושבים והתושבות ידעו מה קורה, מה המצב במועצה,

מדדים של שוויון שיופיעו ממש באתר המועצה שלנו. הנגשת קורסי הגנה עצמית לנערות צעירות,

במחזורים קבועים בכל שנה. אנחנו בחרנו את הקיץ להקדיש לזה. קיץ שעבר כבר קצת התחלנו. השנה אנחנו גם התחייבנו כבר שיהיו שני מחזורים לכל אחת משכבות הגיל כמשהו משלים.

מיסוד הנושא של מניעת הטרדות מיניות במועצה בפן המערכתי. אני אגיד שאני בתפקיד שלי גם ממונה על מניעת הטרדות מיניות במועצה בראי העובדות והעובדים, ואחד מהדברים שעשינו זה היה לייצר פורום של ממונות ביישובים של המועצה. יש לנו מעל 20 ממונות על מניעת הטרדות מיניות בקהילה, זאת אומרת מה קורה כשבקיבוץ או במושב יש איזשהו מקרה. אני לא צריכה אולי לספר איזה תחושה זה בתוך קיבוץ, במקום כזה קטן שזה ממש משפחה ובאמת נדרש שם איזשהו מענה ולו רק לבירור ובמידת הצורך גם הטלה של סנקציות אם אפשר ואם צריך, ולפעמים כן, אז גם מינוי של ממונות קהילתיות ביישובים. יש לנו פורום שאנחנו מתכנסות אחת לכמה זמן ובאמת עובדות על תקנונים ברמה היישובית, ממש בשיתוף עם הנהגות היישובים, ובנוסף לוודא שיש ממונה בכל מוסדות החינוך, הכשרות, ממונות עמיתות. בכל יישוב יש ממונה עמיתה למקרה שהיא לא יכולה לבצע את התהליך כי היא מכירה,

מה שקורה אגב הרבה. הטמעת תקנונים,

וכמובן פעילות מניעתית, שהתפקיד של הממונות בין היתר זה לייצר פעילות קבועה לאורך השנה בתוך היישובים. בנוסף, הכשרות לשיטור הקהילתי, עידוד העסקת נשים בתפקידי שיטור קהילתי וביטחון וביצוע סקר מקיף בקרב תושבות ותושבי המועצה לאיתור מרחבים ציבוריים לא בטוחים. זה גם נושא שאנחנו ניכנס. עוד לא נגענו בזה במועצה. זה משהו שאנחנו נדרשים אליו וכבר שמענו מפה ושם וניכנס גם לזה לעומק. ספורט ובריאות, במעבר חד. אני רק אגיד שבתוך הוועדה בכל אחד מהנושאים האלה היו פונקציות שרלוונטיות, לקחו חלק, זאת אומרת אגף החינוך ישבו איתנו. מנהל מחלקת ספורט איתנו בתוך זה. זה ממש נושאים שהם מוטמעים בשלב הזה כבר. דבר ראשון מיפוי נתונים ובחינת תקציב הספורט בעין מגדרית. ניתוח מגדרי של תקציבים זה נושא שאני יודעת שכבר דובר פה וזה נושא מאוד משמעותי, וזה בעצם הבסיס להבין מה המצב, מה קורה כיום. אני יכולה להגיד שהתחלנו כבר במחלקת הספורט למפות את התקציב, בעצם לאן הולך הכסף המועצתי, למי הולך הכסף המועצתי בכל מיני תחומים, בין אם זה בתמיכות ובין אם זה ברמה של למי המגרשים מוקצים ובאיזה שעות ומתי ואיך וכמה. אנחנו עכשיו עובדים על הדבר הזה. הובלת קמפיין הסברה למודעות מגדרית בתחום הספורט בדגש על קידום נשים, ילדות ונערות לספורט תחרותי. אנחנו היום יודעות להגיד שספורט תחרותי, כשמסתכלים על נשים בתפקידי ניהול בכיר בהמשך הדרך, אחוז מאוד גבוה מהן זה נשים שעסקו בספורט תחרותי בשנים מוקדמות,

נערות וגם אחרי, וזה באמת משהו שהוא מאוד משמעותי גם מבחינתנו לקדם מעבר לערכים שלצד זה. זה גם קמפיינים שמחלקת הספורט מובילה גם יחד עם אגף החינוך. בניית תוכנית הכשרות למודעות מגדרית למדריכי ומדריכות החוגים והספורט. הקמת מרכז בריאות האישה. אני אגיד שזה עלה מתוך הוועדה אבל זה קודם במועצה במקביל ולשמחתנו זה כבר משהו שכבר יושם בשטח. הקימו בהובלה של ועדת הבריאות שלנו, לראשונה במועצה, מרכז לבריאות האישה באחד מהיישובים, שזה בשורה מאוד גדולה. לסיום, קידום שבוע בריאות מגדרי מועצתי. החלטנו שזה יהיה בחודש אוקטובר יחד עם החודש למודעות סרטן השד. נושא נוסף זה שוויון מגדרי במוקדי קבלת החלטות ובמרחב הציבורי. דבר ראשון נראות שוויונית מגדרית במרחב הפיזי, בין אם זה פרסומים, ניסוח וייצוג שוויוני בשילוט, בפרסומים דיגיטליים או בכל פרסום שיהיה, ובנוסף לזה לבצע הכשרה ונוהל פרסום שוויוני. אני אגיד שעשינו כבר סבב כזה לפני כמה שנים אבל החלטנו שזה משהו שיהיה קבוע במועצה, וזה ממש דוברות המועצה רתומה לזה לחלוטין. גם שמות רחובות ומוסדות. אני מניחה שאצלנו במועצה זה רלוונטי ליישובים הקהילתיים ובעיקר למוסדות, אבל זה נושא שהוא מאוד משמעותי. מה שאנחנו לא רואות, אנחנו לא יכולות להיות, וגם כמובן על המקום של להנציח ולספר את הסיפור, והמקום שלנו, התפקיד שלנו כאן זה לחתור לייצוג שוויוני של 50% נשים. גם בוועדת השמות זה אחד הדברים שאנחנו נפעל לקדם למפות. פיתוח מדדי שוויון מגדרי מועצתיים והצגתם בשקיפות באתר המועצה, לרבות יעדים ברורים. אנחנו עכשיו בתהליך של פיתוח יעדים ומדדים, וזה באמת דברים שככל שזה יהיה שקוף וברור יותר, זה דברים שיהיה לנו גם את הדרייב וגם את הדרישה הציבורית להשיג את היעדים שלנו. העלאת מודעות כללית לנושא שוויון מגדרי בקרב בעלות ובעלי תפקידים: הכשרות, סדנאות וכו', ותמיכה בעמותות שמקדמות שוויון מגדרי, הכנסה לתבחינים המועצתיים ובחירה בעמותה אחת לפחות בכל שנה ככל שיוגשו. אני אגיד שהנושא הזה יושם באופן מיידי באותה מליאה שאושרו המלצות הוועדה האסטרטגית. גם אושרו התבחינים ובמקום הם כבר החליטו להוסיף את התבחין הזה ויגישו מי שיגישו, אבל הוסף כבר תבחין של עמותות שמקדמות שוויון מגדרי, לשמחתנו, וזה באמת תקדים שלא היה קיים לפני. קידום אקטיבי של ייצוג שוויוני במוקדי קבלת החלטות: הכשרות, הקמת פורום נבחרות. קידום תוכניות העשרה קהילתיות לצמצום פערים מגדריים, הטמעת אבני דרך מרכזיות בתוכניות העבודה של המחלקות, בין אם זה יום האישה הבין-לאומי, יום המאבק באלימות נגד נשים ועוד, ומעתה בכל סקר מיפוי שייערך במועצה יוכנס קריטריון מגדר שיאפשר לנו לנתח את הנתונים מזווית מגדרית. אני אגיד שאחרי שסיימנו את הנושאים והיה לנו ברור וזה היה הכיוונים שאמרנו, אמרנו רגע, חסר פה דבר אחד וזה דבר שהוא מאוד משמעותי ואני חושבת שזה משהו שהבאנו בחוף הכרמל, שהחלטנו שזה כנושא בפני עצמו, וזה יישום ופיקוח על ההמלצות, כי הרבה ועדות קמות, הרבה תוכניות בכל מיני מקומות. באמת יש תהליכים מדהימים שקורים גם אצלנו בתוך המועצה,

אם אנחנו לא נפקח על זה ונוודא שזה מיושם, זה הייתה חצי עבודה. באמת הכנסנו כאן גם כמה המלצות שהמטרה שלהן היא איך לוודא שהדבר הזה מיושם. קודם כל מבנה ארגוני. החלטנו שתוקם ועדת רשות לקידום נשים ושוויון מגדרי שבראשה יעמוד ראש המועצה, וכבר מנכ"ל המועצה ביקש גם להיות בעצמו חלק מהוועדה הזו. זה בשורה בעיניי אולי הכי משמעותית, כי בסוף אם המחלקות צריכות להציג את תוכנית העבודה המגדרית למנכ"ל, בזה עשינו את שלנו. המנכ"ל, כמובן מיותר לציין שרתום מאוד לתהליך הזה.

דיווח למליאת המועצה אחת לשנה, מליאה שגם הצביעה ואישרה את המהלך הזה. הקמת יחידה לקידום נשים ושוויון מגדרי, שאנחנו עכשיו בתהליך לפעול לייצר איזושהי רשת של התנדבות ומעורבות קהילתית, אבל בראש ובראשונה שתהיה יחידה. אני רוצה להגיד גם שהרבה פעמים ברשויות זה גופים וולונטריים שמקדמים שוויון מגדרי בתוך רשות. זה משהו שנפוץ בהרבה רשויות. לאט-לאט אנחנו עכשיו בהגשה של תיקון לחוק היועצות ואני מקווה שגם הדבר הזה יעלה שם, הנושא הזה, אבל הנושא, שזה יהיה אחריות של הרשות, שהרשות תקדם שוויון מגדרי. כמו שהיא מקדמת חינוך וסביבה וספורט ובריאות,

שקורה בתוך הרשות ובתוך המבנה הארגוני, ולא חבורה של באמת נשים מדהימות אבל מתנדבות שעושות את זה מרצונן, אלא משהו שהוא אחריות של המועצה, וזה באמת משהו שאושר וזה משהו שכבר עכשיו קורה. הנושא הבא זה הטמעה בתוכניות העבודה המחלקתיות, שזה סעיף מגדרי בפעילות כלל מחלקות המועצה, לרבות בתקציב, שזה כמו שדיברנו קודם על החינוך, אבל המטרה היא שזה יהיה בכל מחלקות המועצה סעיף מגדרי שיצטרכו להציג ולדווח לוועדה לשוויון מגדרי ולתת דין וחשבון לראש המועצה ולמנכ"ל המועצה. לסיום, שזה משהו שלשמחתי אנחנו כבר בשלבים מתקדמים, הקמת בית למנהיגות נשית ושוויון מגדרי, שזה מקום פיזי עבור הפעילות, עבור נשים באשר הן, עבור פעילות לקידום שוויון מגדרי, עבור פעילות חינוכית בנושא הזה. שיהיה איזשהו בסיס פיזי לפעילות. יש לזה משמעות. אצלנו לפחות במועצות יש מועדוני נוער ומועדוני ותיקים ועכשיו גם מרכז צעירים, בתקווה, בקרוב גם יקום אצלנו. הנושא של מקום פיזי הוא בסוף מאוד משמעותי כי הוא בעצם אומר, צריכה להיות פה פעילות. לשמחתי באמת ראש המועצה מקדם את הנושא הזה וכבר יש מבנה ואנחנו בתהליך של שיפוץ ואנחנו עכשיו ממש בתהליך מתקדם. אני מקווה שעוד חודש נוכל להתניע גם את הנושא הזה. אלו הדברים המרכזיים באמת מתוך התהליך שקיימנו. אני אראה קצת לסיום מההכנסות של הוועדה. אפשר לראות ממש לפי גלי הקורונה את מצב הצבירה של הוועדה שלנו, וכאן ב-29 בנובמבר באופן סמלי מליאת המועצה אישרה את המלצות הוועדה פה אחד ובאמת חגגנו ושמחנו ומאז אנחנו עמוק בתוך היישום.

תודה רבה על הבמה. תודה לך, ירדן. זאת לא פעם ראשונה שאני שומעת את ההמלצות. הייתי בהשקה כפי שאמרתי, ואני חייבת להגיד שלמרות שזאת לא פעם ראשונה, אני שוב מתרגשת לשמוע את התוכנית ובעיקר בגלל שיש אמירה מאוד ברורה, וזה מה שרציתי להעביר גם בזה שביקשתי שתופיעו בפני הוועדה. המסר הוא, זה אפשרי. אנחנו מדברות על זה המון זמן ותיכף אני אשמע את דעתם גם של הנציגים, אבל לצערי הרב זה נשמע כאילו אנחנו מדברות על משהו שהוא בלתי ישים, שהוא בלתי אפשרי, שאי אפשר לקדם אותו,

אני בטוחה שהייתה לכם עבודה קשה ואשמח אם יש לך משהו להעיר על אתגרים קשים שהיו בדרך. לא תמיד התמונה כל כך ורודה ויפה, אבל בסופו של דבר יש לכם תוצר מאוד ברור ואפשר גם להתגאות בו. אני שואלת את עצמי ותיכף נשאל גם נציגי המשרדים ומרכז השלטון המקומי, מה מעכב אותם? למה זה לא מתקדם עד עכשיו? למה לא חשבו לעשות את זה באופן יותר מסודר? הנה, יש מודל ואפשר להתחקות אחריו. מר רפי אבני? כן, בוקר טוב. בוקר טוב, סגן וממלא מקום ראש המועצה. הצטרפת עכשיו. אני חייבת להגיד שנעשתה עבודה מדהימה בחוף הכרמל, וזה מועצה אזורית. מה שיפה גם, יכול להיות שאחרים יטענו, זה היה קל להם כי זה מועצה קטנה. אני חושבת שיש אתגרים גם קשים בעובדה שיש יותר ממוקד. יש לכם כמה יישובים ותמיד יותר קל אולי לפעול באופן ריכוזי כאשר יש עירייה שאחראית או מועצה. אפשר לקחת את זה לצד הזה או לזה, אבל אני מעוניינת גם לשמוע מהניסיון, לא מאלה שדחפו אלא גם מי שעמד מאחורי ההחלטה לעשות את התהליך הזה, מה כיוון אתכם ואיך השתכנעתם בכלל במועצה להוביל את זה? קודם כל בוקר טוב לכולם, סליחה על העיכוב. אני אגיד שאנחנו במועצה, יש לנו 27 יישובים, מושבים, קיבוצים, שני יישובים סמי-עירוניים, כפר ערבי אחד, עין-חוד, כלומר מועצה מאוד הטרוגנית שכמו שאמרת,

זה דווקא ביזורי מאוד וצריך לראות איך מתאימים ונותנים שירות מדויק לתושבים שלנו. ראש המועצה אסיף איזק, בעצם התפיסה שלו, ממש אחרי הבחירות הקודמות הבין שחייבים לבנות פה תוכניות אסטרטגיות בכל התחומים, חינוך, חברה, קהילה,

והנושא של המגדר והשוויון המגדרי הוא אחד הדברים ששמנו כיעד לראות איך אנחנו מחנכים מגיל זחילה,

ומדברים אותו בשפה הרשותית בצורה מאוד מקיפה. התפקיד שלי כמחזיק תיק חינוך, קהילה ורווחה, הוא בעצם לראות איך הדברים גם היפים שנכתבו מגיעים לשטח, איך אנחנו לוקחים אותם ולא משאירים תוכנית יפה, ובואו נסתכל ויש דגשים, אלא איך באמת זה מתורגם למעשה ולדברים אופרטיביים. יפה היה בוועדה, אני לא יודע איפה הגעתם, אבל שגם היה אנשים שהשתתפו. גם היה לנו בעלי מקצוע מהאגפים השונים וזה דבר שצריך להיות מוטמע כחלק בלתי נפרד מהתפיסה הרשותית.

מחייב יועצת ראש המועצה אבל זה ממש לא ככה. היא חלק מהתכלול הכולל של התפיסה הרשותית ובסוף צריך לייצר פה שפה אמיתית. איך אמרתי הרבה פעמים לירדן? לפעמים קצת נורא שיש צורך בלסמן את זה וליצור יועצת לתחום מסוים, אלא זה צריך להיות בלתי נפרד מתוך המערך. כך אנחנו מתייחסים וזאת תפיסה. אנחנו כמנהיגים, זה אחריות שלנו. זה חונה אצלנו כרגע, לבוא ולפתח את זה ולהאמין בזה בדיוק כמו שמובן מאליו שצריך לפתוח גן וצריך בית ספר וצריך חוגים, אז גם זה חלק בלתי נפרד מהתפיסה וזה מאתגר. גם בדרך לפה, בנסיעה כשדיברנו, אז אתם יודעים שיש את הנושא הזה על סדר-היום, אז אנשים, חלק בורחים ממנו. ברגע שאתה הופך את למשהו מה-DNA הרשותי בתפיסה, זה באמת אחרת ואנחנו מרגישים שיש פה באמת לצד ההובלה שלנו, מי שמחזיק את זה ומתחזק את זה, ואנחנו רואים את ההירתמות לזה, כלומר אנחנו רואים שזה באמת חשוב. אנשים, זה חשוב להם. בסוף האמירה לבוא ולהגיד, מייצרים בית עבור המנהיגות הנשית, זה לא סתם, כי אתה מאמין בזה, אתה רוצה ליצור איזושהי הנהגה, אתה רוצה לעודד. גם העובדות שלנו. רוב מנהלות המועצה באגפים הן נשים והן מצוינות והן טובות. אין שום הבדל מבחינתי, כך אנחנו תופסים את זה. שאלת על האתגרים. האתגרים קיימים, איך אתה מטמיע את זה, איך אתה מייצר הכשרות נכונות, איך אתה עושה בצורה ספירלית באמת שזה לא מאולץ אלא זה חלק. לשם אנחנו מכוונים. חברי מועצה זה אנשים שהם נבחרי ציבור. הם אנשי מקצוע במקצועות שלהם אבל בתפקיד של חברי מועצה, לא היה מי שהרים גבה? לא היה מי שאמר, למה בכלל להשקיע כל כך הרבה משאבים בנושא? אני לא רגילה שיש מקום שאין בו התנגדות כזו. את צודקת לגמרי. זה שאלות שעולות, למה דווקא את זה ובסדר עדיפות לא משהו אחר, ובסוף צריך גם להאמין בדרך וגם להיות מאוד עקבי. ברגע שאתה מביא תוכנית אסטרטגית רשותית, זה אחד הסודות פה. זה לא בא במקרה. כשאתה מדבר שפה ברשות ואתה ואמר על אסטרטגיה, תוכניות ארוכות טווח, ואתה מדבר על חינוך. אם אני אחראי על תיק החינוך, אני יודע שעשינו תוכנית אסטרטגית שלמה שמדברת על חינוך, אז יש חינוך למגדר. היום בגנים אצלנו בקיבוץ החותרים התחלנו פיילוט שמלמד את הגננות. הרי זה צריך להתחיל איפשהו ואז אתה בונה גם מה התחנות, ושאלו את השאלות. אנחנו נמצאים בפרלמנט. אין הסכמה לגמרי אבל אנחנו כמנהיגים צריכים לשכנע.

אין הסכמה. אני גם רוצה להוסיף לזה. זה חשוב להגיד, אמנם יש את הוועדה ואנחנו בדיבורים ובחשיבה, אבל לצד זה פעילות קורית. דברים קורים כבר ברשות שלנו. יש תהליכים של חינוך מודע מגדר שכבר התחלנו, עשינו פיילוט כדי להבין איך נכון לנו להתחיל. יש את פורום הממונות מניעת הטרדות. יש כל מיני תוכניות בנושאי מניעת אלימות. יש תוכניות ודברים שכבר קורים בתוך ספורט. דברים קורים. מקבלים תושבים חדשים או תושבות במיוחד? בטח, כל הזמן. אנחנו בצמיחה. אוקיי, נדבר אחרי הדיון. אבל זה צריך ועדה מיוחדת בפני עצמה. ברור, חוק הוועדות, אבל בואו לא נתחיל לחלוק על עצמנו. עוד משהו, ברשותך. גם ההסתכלות של בין המשרדים, כי אם יש למשרד לביטחון קהילתי ויש תוכניות, יש תוכניות של מניעה, יש תוכניות להעצמה. זהו, נגמר משרד ביטחון קהילתי. לא, הוא נמצא היום בבט"פ. תחת הבט"פ, לא נפרד. אבל עדיין יש תקציבים. בסוף כשאתה בונה תוכנית רשותית, אתה יודע להתחיל גם לדייק אותם כי זה שם. כשאתה עושה קבוצת כדורגל לבנות בחוף כרמל, אתה צריך להאמין בזה, אז אתה לוקח ואתה משקיע במדריכה הכי טובה כי היא צריכה להביא בנות, והיום יש לנו כבר קבוצה עם כמעט 100 בנות משחקות. זה בסוף הסיפור, גם להאמין וגם לאפשר את זה. אני חייבת להגיד, אם הייתי צריכה משהו בשבוע קשה זה, זה קצת תקווה. התוכנית הזו באמת מעוררת תקווה שלפחות אצלכם עליתם על דרך המלך. תודה רבה. אני רוצה לתת לשלי רפפורט ממרכז אדווה, ובאופן חריג רק בגלל שעבדתם קשה על תוכנית כל כך יפה, אפשרתי את זה בזום. בבקשה, שלי. נעים מאוד, אני מנחה ויועצת לקידום שוויון מגדרי. אני עובדת עם אדווה כפרילנסרית. הנחיתי את הוועדה הזאת וזו פעם ראשונה שהנחיתי ועדה אסטרטגית לקידום שוויון מגדרי, ודווקא בגלל זה אני יושבת פה ומתרגשת כמעט עד דמעות מלראות את כל התהליך הזה במצגת אחת. אני רוצה להגיד שהדבר שהיה לי הכי חשוב, והוא נשמע פה גם מרפי וגם מירדן ואני כל כך גאה בזה,

האחריות על שוויון מגדרי כמו האחריות על חינוך וכמו על ביטחון, נמצאת אצל מי שמנהיג או מנהיגה את הרשות המקומית. הדבר השני שהיה לי מאוד קריטי זה שלא נשאיר את ההמלצות שלנו ברמת המלצה אמורפית, אלא שיהיה ברור שיש מדדים ברורים, יעדים ברורים ואחריות ברורה של מי מוביל או מובילה את הדבר הזה. בעיניי זה המפתח. זה ההבדל בין להוציא מסמך יפה לבין לעשות שינוי חברתי בשטח, וחוף כרמל פשוט מחבקים ומחבקות את זה בשתי ידיים. לעבוד עם מועצה שלוקחת את זה ורצה קדימה זו חוויה מדהימה להתחלה. אני אסיים ואגיד שזה כבר מתחיל להיות מועתק למועצות ורשויות אחרות. אני התחלתי ממש שבוע שעבר יחד עם מרכז אדווה בעמק יזרעאל, ואני ממש יכולה לראות איך זה עובר מרשות לרשות, לרשות, עד שכל החברה שלנו משתנה ומדינת ישראל הופכת לדנמרק, בעיקרון. לשם זה הולך, אבל ברגע של רצינות, זה המלצות שמבחינתי הן משנות פני עתיד ופני הווה ואני נורא שמחה על שיתוף הפעולה הזה ועל ההצגה של הדבר הזה בפורום כזה. תודה. תודה רבה, שלי. את האמת, הייתי רוצה לראות יותר ח"כיות בדיון הזה ויותר ח"כים שיבואו, ילמדו את המודל הזה,

כאשר אנחנו מדברות על הטמעת חשיבה מגדרית ועל שינוי בדפוסי ההתנהלות של מוסדות, שילמדו איך זה קורה ואיך זה קורה בשטח. שגם נציגי הרשויות ישבו פה וילמדו איך השטח מקדים את המשרדים, במיוחד משרד הפנים שעל כתפיו מונח גם כן בין היתר האחריות למה שקורה בתוך המועצות המקומיות ובתוך הרשויות המקומיות בעניין הזה. לצערי הרב, אני לא יודעת למה, אבל כנראה ח"כים וח"כיות עסוקים בדברים אחרים. אף אחד לא הגיע לדיון הזה אבל אנחנו נדאג גם כן שיכירו וילמדו. אושרה פרידמן, סגנית מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה. בעצם אתם האחראים גם על הפעילות של היועצות לקידום מעמד האישה.

מוגש לכם על מגש של כסף מודל שאפשר לחקות, אפשר לקחת, אפשר להטמיע במקומות אחרים.

קודם כל אני אגיד באמת ברכות. זה מודל שהוא מעורר השתאות באמת ורצון ללמידה, ואני חושבת שיש לנו אחריות מאוד גדולה לקחת את המודל הזה ולהנחיל אותו בכל יתר הרשויות המקומיות. אני אציין שלצד הדברים שציינתם, אני עוקבת ממש מקרוב סביב העשייה שלכם. גם נושא הרשויות המקומיות עבר לשולחני עכשיו מזה כמה שבועות, אז זה בכלל משמח אותי לראות את התוצרים האלה. בכל זאת אני אגיד שבשביל שרשות מקומית שלא יושבת כאן, וחבל שלא יושבים כאן, וחשוב למצוא את הדרך איך אנחנו ביחד עם משרד הפנים והשלטון המקומי מייצרים שיח של מועצה שווה, ילמדו שבעצם זה מתחיל מלמעלה. זה ג'וק שראש המועצה קיבל, לא משנה באיזה דרך, אבל הוא לקח את זה כתורה שלמה. לולא התורה הזאת, אי אפשר יהיה ליישם את זה. אני גם אגיד יותר מזה.

נרצה או לא נרצה, הנשים נמצאות כאן. הן מובילות, הן עושות. השיח הזה של שוויון מגדרי הוא שיח שבעצם יסייע לנו לתקן עוולות לאורך שנים ולשים בחוד החנית את מי שצריך להיות, וזה מצריך חינוך ותרבות ובריאות, כל אספקט, וזה מהלך הוליסטי שהוא מחייב כל אחת ואחד מאיתנו להירתם אליו. אני מאמצת בברכה. אני אשמח באמת ללמוד לעומק על התהליך שעשיתם, וללוות רשות כזו או אחרת באמצעות היועצות לקידום מעמד האישה שחוות אתגרים לא פשוטים בלשון המעטה, כי החלק הוולונטרי הוא מאתגר. אנחנו נמצאים עכשיו בשיא של שני קולות קוראים מול הרשויות המקומיות, אחד, ביחד עם משרד הרווחה בנושא של נאבקות באלימות נגד נשים.

יצא עכשיו קול קורא בשיתוף פעולה מקצועי עם הרשות לפיתוח גליל-נגב, שבאמת נותן מנעד רחב ליישובים באשכולות של 1 עד 4, ואנחנו חוות את החוויה מול היועצות, אני לפחות כמי שלומדת את הנושא בשבועות האחרונים, כחוויה מאוד מאתגרת, כי זה בנוסף על תפקידה, זה מצריך ממנה מיומנות מסוימת. אנחנו צריכים לתת לה הכשרה שכפופה לאם יאשרו לה לצאת להכשרה הזו או לא, כאשר בעצם לולא הדברים האלה, היא לא באמת יכולה ליישם את התפקיד שלשמו היא מונתה. אנחנו עושים את הליווי באופן אישי. להגיד שזה קל וזה פשוט?

זה מערכה מאוד גדולה ומאתגרת שמצריכה התגייסות של ראשי וראשות מועצה באשר הם, וראשי ערים, וזה מצריך עבודה אינטנסיבית ברמת השטח, כי השיח הזה של שוויון מגדרי הוא לא שיח שכולם מדברים אותו. לכם זה נשמע קל ואני בטוחה שעברתם מהמורות לא פשוטות ב-28 יישובים.

יישוב אחד קטן שלא מצליח להרים דבר כזה, על אחת כמה וכמה שיש לכם יישובים סופר-הטרוגניים. אני כן חושבת שאולי שווה לשקול במעמד הזה, ואני עכשיו זורקת משהו לאוויר, שאני צריכה לראות איך אני עומדת מאחוריו,

תחרות זה דבר בריא ולמדנו שאם מקיימים תחרות כזו, כנראה שכולם רוצים להתגייס. יכול להיות שצריך לחשוב על איזשהו תו תקן למועצה שווה, שיהיה מבוסס על פרמטרים אחידים עם אדפטציה כזו או אחרת. בוא נתחיל מזה שלפחות תדאגו שיהיו, ואני יודעת שזה לא התפקיד שלך, זה התפקיד של משרד הפנים. שיהיו יועצות קודם בכל הרשויות המקומיות. שימנו. אני לא ראיתי עד עכשיו שר או שרת פנים שלקחו על עצמם את מה שהחוק מחייב אותם לעשות, זה לבדוק אם קיימת יועצת, ואם עוברת שנה בלי יועצת, השר לפי החוק צריך להתערב ולמנות יועצת. אני עוד לא ראיתי שר או שרה במדינת ישראל, במשרד הפנים שעשה את מה שמוטל עליו בחוק. אני אשאיר את החלק הזה לנציג של משרד הפנים להגיב. אני רק אגיד בהתייחס לדבר הזה, שאנחנו פנינו לכל ראשי המועצה שבעצם לא מינו יועצות לקידום מעמד האישה, עם ארכת זמן למינוי יועצות. רשויות שלא מינו מסיבה כזו או אחרת, גם כאלה שלא השיבו לנו, עשינו הפניה חזרה למשרד הפנים,

בנקודת הזמן הזאת אני יכולה להגיד שהרשות לקידום מעמד האישה עושה עדכון גורף לכל הרשויות המקומיות, אזוריות וערים בכל הארץ כדי לראות איפה יש יועצות, מתי הן מונו לצורך העניין. אנחנו בשלב השני רוצים לדעת איזה הכשרות וכלים הם רכשו ומה הצורך שלהם לקבל מאיתנו הכשרה כזו או אחרת, וזה גם נכון לעבוד על החלק הזה של למצב את התפקיד שלהן. המיצוב שלהן ברשות כמי שאמונות על הנושא הוא קריטי והוא קצת מקשה כאשר אתה צריך להתנדב או לעשות את זה כדרך אגב, לצורך העניין, וזה תהליך שבאמת מצריך חשיבה מחודשת עם משרד הפנים, אבל אני אחזור ואגיד באמת תודה,

אני שמחה שאני כאן, שמחה לייצג את הרשות ולשמוע את המודל המדהים הזה. אנחנו נשמח להגיע גם לשטח וללמוד אותו לעמוק. אני גם לוקחת על עצמנו את האחריות באמת להביא מועצות שתוהות על קנקן כיצד לעשות את זה, באמת לבוא וללמוד הלכה למעשה,

וזה הולך לפי כל חלקי הדרגים ברשות עד לאחרון האזרחים והאזרחיות, וזה אחריות של כולנו. תודה, שאפו. תודה. אני באמת הייתי מציעה , אושרה, שתכנסו איזשהו פורום גם ממרכז השלטון המקומי וגם ממשרד הפנים וגם מהרשות, ללמוד את האפשרות של הנחלת או לפחות לעבוד עם היועצות, לגבות את היועצות לכיוון הזה. לבנות תוכנית ברורה איך לוקחים את הפרויקט הזה שנקרא מועצה שווה ואיך מקדמים אותו הלאה. אני יכולה רגע להוסיף משהו?

מה שאושרת דיברה כאן על התפקיד והמעמד של יועצות ברשויות, אני רוצה להגיד רגע גם בכובע כחברת הנהלת איגוד היועצות לקידום מעמד האישה. זה משהו שאנחנו עובדות עליו גם בעזרתך כמובן,

וזה משהו שאנחנו עכשיו בתהליך של תיקון חוק היועצות, כי בסוף אין כאן שאלה. ברור שברשויות שאין יועצות, וזה גם חובת החוק וחייבת להיות יועצת, אבל בסוף כשיש יועצות שזה נוסף על תפקיד ואין להן תקציב פעילות, אז זה ממש מוריד את כל היכולת לקדם מהלכים משמעותיים, וזה צריך להיות הבסיס, ומכאן זה המקום באמת, יושבים כאן נציגות גם ממשרד הפנים וגם מהרשות לקידום מעמד האישה, משרד לשוויון חברתי, תמיכה לתיקון של חוק היועצות. מאה אחוז הצעת חוק שהגשתי ואני מתעקשת באמת שנפעל כדי לקדם אותה. אנחנו נתחיל לבדוק מה קורה עם המשרדים והעמדות של המשרדים. חיכינו לחזרה לכנסת. אנחנו נקווה שנצליח לקדם את זה. מר דב לסקר, מנהל תחום מדיניות ובקרה במשרד הפנים, אני יודעת שהייתה הרבה עבודה שנעשתה בעבר בתוך משרד הפנים, שקשורה גם לתקצוב מגדרי וגם לנושאים אחרים. בתקופה האחרונה אני לא ממש שומעת על התקדמות בנושאים האלה. אפילו בפניות שפנינו מהוועדה, למשל לאחר הדיון שהתקיים בנושא של מתן שמות של נשים במועצות המקומיות, גם בעניין התקצוב המגדרי והמודל, הייתה לכם ועדה שהגישה המלצות בעבר לפני שלוש שנים. גם הגישה המלצות בעניין הטמעה מגדרית. איפה היום המשרד עומד בזה, אם אתה יכול לסקר מה אתם עושים בנושא הזה ובמיוחד בנושא היועצות. קודם כל בכלל בנושא של קידום נשים ברשויות, אנחנו כן מקדמים דברים בשנים האחרונות.

למשל הנושא של ועדה של איתור נשים שמסקנותיה, חלקם כבר יושמו במדד בקרת הון אנושי האחרון. אחד הדברים שעשינו, יש לנו את מדד בקרת ההון האנושי שבעצם מדרג את הרשויות והתנהלות שלהן בעניין הון אנושי. אחד הדברים שהוכנסו במדד האחרון בחשיבות עליונה זה יועצת לקידום מעמד האישה. נכנסו כחובה וכמדד בשווה ערך כמובן לגזבר,

מנכ"ל, מנהל יחידת חינוך. אם אין יועצת לקידום מעמד האישה, יורד כל הניקוד על מינוי סטטוטורי, כלומר זה כבר מוריד ציון מלא. זה דבר אחד. רק כדי להבין, הציון במדד הזה, מה עושים איתו? מה זה אומר? האם זה מתוגמל באיזושהי צורה?

שיש תגמול, יש גם ענישה, אני מבינה.

קודם כל אני אקח לדוגמא רשויות שאיתנות מבחינה כלכלית. היה להן האצלת סמכויות מעצם זה שהן איתנות כלכלית, גם בתחום ההון האנושי. במדד בקרת ההון האנושי השנה, מי שבמדד גבוה מקבל האצלת סמכויות בחמישה תחומים. מי שבמדד בינוני והוא איתנה, קיבל את ההאצלה הזאת. מי שבמדד בינוני ולא איתנה, קיבל רק עדכון שכר. מי שבמדד נמוך, כולל הרשויות האיתנות, אין להם האצלת סמכויות בתחום ההון האנושי. יש רשויות שבגלל אי מינוי יועצת לקידום מעמד האישה, ירדו למצב של מדד נמוך ועל כן הם מחויבים להעביר את כל האישורים שלהם דרכנו. המידע הזה מפורסם איפשהו? באתר שלנו מופיע מי הרשויות, באיזה מדד הן. יש את החוזר של מה האצלת הסמכויות ומי מקבל האצלה ומי לא. אתה רוצה להגיד לי שהרשויות שלא מינו עד עכשיו - - - רשויות שלא היה להם במשך ארבעה חודשים בשנה שעברה יועצת, ירד להם 20 נקודות במדד. שזה מתורגם למה? לציון. לציון, שמתורגם לעניין רק האצלת הסמכויות. זה לא רק עניין של האצלת סמכויות. כמות ראשי הרשויות שעל שתי נקודות באים ואומרים, איך הורדתם לנו ניקוד, זה כבר פוגע בהם מבחינת גם התדמית שלהם ברשות מול המועצה בכללי. אני יכולה לקבל את הרשימה של המועצות שהורדתם להן בניקוד ואיך זה השתקף מבחינת האצלת הסמכויות? אני אשמח לקבל דיווח כזה. שירד להן ספציפית על יועצות או שירד להן בכללי? לא, על יועצות.

אלא אם בתוך המדד יש עוד נושא שקשור לעניין שוויון מגדרי. מה שעשינו בנוסף לזה, הוספנו גם ציון בונוס שעוסק בכלל בגיוון תעסוקתי. שליש מהציון בונוס הוא נושא של נשים בתפקידים סטטוטוריים. מתוך שש התפקידים האחרים: מנכ"ל,

מנהל יחידת חינוך, יועמ"ש ומבקר, על שלוש או יותר נשים, כלומר 50% מהם קיבלו ציון של עוד שלוש נקודות אקסטרה. על שתי נשים, שתי נקודות אקסטרה. אישה אחת, נקודה אחת אקסטרה. נתנו ציון תוסף על נשים בתפקידים סטטוטוריים. ראינו חשיבות מאוד גדולה בזה. לא הורדנו כי אין חובה שכל תפקיד סטטוטורי יהיה. לא יכולנו להוריד את זה נכון לעכשיו, אבל כן הוספנו את זה כניקוד נוסף. אני אשמח גם לקבל את הדיווח, מי נענש ומי קיבל את הבונוס. מה המשמעות של הניקוד? זה פוגע להם בתקציב שהם יכולים לקבל? זה מעכב נגיד מינויים של משרות מסוימות? הלכה למעשה, רשות שלא מינתה יועצת במשך ארבעה חודשים או שנה והמדד הוריד אותה בדירוג, מה המשמעות של זה? רשות שלא מקבלת האצלת סמכויות בתחום, צריכה לקבל מאיתנו אישור על כל חוזה אישי שלהם. צריכה לקבל אישור מאיתנו על כל עדכון חוזה אישי. צריכה לקבל אישור על עדכון דרגות רשות. והיו רשויות שלא קיבלו אישור דווקא בגלל שהן לא יישמו את זה? זה מדרבן? המדד הזה, מתי התחיל לפעול? התחלנו לפני שנתיים. שנה ראשונה, 2021 מדד את 2020, שם לא היה את נושא יועצות לקידום מעמד האישה. בשנה האחרונה הכנסנו את היועצות לתוך זה, כלומר זה משהו נוסף מתוך ראיה שזה משהו שהוא חשוב, וגם כחלק ממסקנות הצוות של איתור נשים לתפקידי ניהול.

אתם תוכלו בסיום השנה לדווח על התהליך כמו ששאלה אושרה, כמה מועצות מקומיות סירבתם להם מינויים. בסדר שהם יצטרכו את האישור שלכם, אבל אם תיתנו אישורים באופן מיידי, אז מה הטעם? אנחנו לא מסרבים אישורים. זה עניין של תהליך. עצם זה שאין האצלת סמכויות, מעמיד את הרשות ביותר עבודה מולנו ויותר בקרה עליהם על מה שנעשה שם. כל אישור שעובר אצלנו, הרי גם עובר בדיקה של כל שאר הדברים שקורים שם מבחינת אם המכרז התנהל כמו שצריך, היו מספיק נשים בוועדות בחינה. אבל אין ענישה תקציבית. בנושא של ההון האנושי אין ענישה תקציבית.

מה עוד המשרד מוביל חוץ מהמדד הזה? בנוסף, כמובן בתקנות שהובלנו לשינוי שנה שעברה, אז נושא של שוויון מגדרי בוועדות בחינה וכמובן שוויון מגדרי ברשויות. כמו שאמרנו עכשיו, היה עכשיו בדיקה רק של האם יש יועצת ברשויות. הכוונה שלנו בעתיד זה גם אופן הפעילות. גם עכשיו היה לנו על האם התקיים הערכת עובדים ברשויות. זה נותן ציון. בעתיד אנחנו רוצים על טיב הערכת עובדים ברשויות. אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה, איך בדיוק יתקיים המדד. אנחנו מוסיפים כל פעם נדבך. נכון לעכשיו הדברים כמובן עם הדברים הבסיסיים של האם יש אנשים? האם יש הערכת עובד? כשראינו שבמדד הראשון, לדוגמה הערכת עובד, היה לנו רק 80 רשויות שבהן היה להם בכלל הערכת עובד, השארנו את זה רק האם יש? כאשר כבר השנה עלינו כבר בפי 2 בהערכת עובד, ושנה הבאה אנחנו רוצים לראות גם הטיב של זה. עם הזמן המדד הולך ומשכלל את עצמו על מנת לקדם את זה. הייתה עבודה מאומצת לפחות בוועדה אצלי מול המשרד על הנושא של ניתוח מגדרי לתקציב. בזמנו סוכם על החלת פיילוט בעשר מועצות או רשויות מקומיות ושיהיו מגוונות כך שניקח גם מועצה אזורית וגם עיר וגם איזושהי מועצה מקומית גדולה, מועצה מקומית קטנה, ולבדוק, וגם ערבים וגם יהודים, לעשות את הניתוח ומשם ללמוד איך להחיל את זה על הרשויות המקומיות. אחת הטענות של המשרד שלכם הייתה שאתם לא יכולים לעשות ניתוח מגדרי לתקציב של המשרד בגלל שרוב התקציב הוא לרשויות, ואז באנו ואמרנו, זה מחייב גם את הרשויות. הם משתמשים בכספי המדינה, אז הם צריכים לעשות. מה קרה עם הפיילוט הזה? איפה זה עומד? אני יכול לבדוק את זה. אני לא מכיר את

אם אתה לא מכיר, כנראה לא קיים. אני לא מהתחום התקציבי ולכן אני לא מכיר את זה. זה לא אומר שזה לא קיים.

אם אפשר לבדוק את זה תוך כדי שאנחנו עכשיו יושבים, ואם יש למישהו תשובה במשרד אצלכם. היה עוד משהו. הייתה ועדה של ציונה קניג יאיר על עניין האיתור. האם זה הוועדה שדיברת עליה בעניין האיתור, שאתם בודקים? האם הוטמעו כל ההמלצות או שבחרתם רק חלק מההמלצות שנמצאות שם? ואותו דבר על ועדת דלה ריצ'ה. לגבי בחירת הטמעת ההמלצות, זה לא שנבחרו רק חלק להטמעה אלא יש כרגע חלק שהוטמעו כבר. אני אהבתי את שני המשפטים האלה. זה לא שהייתה בחירה של זה, אבל חלק רק הוטמע.

נאמר רק ייושמו - - - אלא מה, באופן אקראי הטמעתם?

זה לא אומר שרק אתה ייושמו, אלא בתהליך אלה התחילו כבר ביישום והשאר עוד לא התחיל היישום. כלומר, אתם עושים את זה בשלבים.

יש מחויבות להטמיע את כל ההמלצות שהיו בוועדה? יש מחויבות להטמיע המלצות. לא כל ההמלצות כמו שהן נכתבו, יוטמעו. למה? יש כוונה להטמיע את המלצות הוועדה. אוקיי. אני רוצה תשובה ברורה מטעם המשרד, מה העמדה מההמלצות של שתי הוועדות האלה? מה בדיוק המשרד לא מקבל מתוך ההמלצות האלה ולא רוצה להטמיע? מה כן יוטמע ומה לוח הזמנים שקובעים לעצמכם? אני יודעת שממשלות עולות ונופלות והמשרדים ממשיכים לעבוד, אבל אי אפשר להשאיר לו"ז פתוח עד אין סוף. מה הדד-ליין להטמיע את ההמלצות שאכן מתקבלות, ואני רוצה לדעת איזה המלצות, לא תעבדו על יישומן? כי בסופו של דבר זאת ועדה שאתם הקמתם במשרד. אני לא שמעתי שהייתה התנגדות בעבר להמלצות. לא אמרתי שהייתה התנגדות להמלצות. אם אתם לא הולכים להטמיע את כל ההמלצות וליישם את כל ההמלצות, זאת אומרת שיש המלצות שאתם לא מקבלים. ככה אני מבינה את הדברים. אני ארצה גם לדעת האם השרה מתכוונת, ואני אשלח מכתב, להשתמש בסמכויות שלה שניתנות על פי החוק להתערב ולמנות במועצות שלא מינו, יועצות לקידום מעמד האישה? אני אשמח מאוד לראות את השרה פועלת בעניין של שוויון מגדרי מעבר להתנגדות שלה לחתימה על אמנת איסטנבול. שהיא תתעסק בשוויון מגדרי בפרספקטיבה יותר רחבה. אני אשמח לדעת מה עמדתה בנושא הזה. תודה. ספי מזרחי, יועצת למעמד האישה ושוויון מגדרי במרכז השלטון המקומי. כן, גבירתי. תודה רבה על הכינוס הזה. דיברנו על שוויון מגדרי, אז אני קצת אתחיל עם נתונים שקורים בשלטון המקומי. השלטון המקומי היום מונה כ-258 רשויות מקומיות, מתוכן 15 נשים בלבד מכהנות בתפקיד ראש רשות, שהן בעצם כ-6% מראשי הרשויות. במרכז השלטון המקומי בהובלת מר חיים ביבס, יושב-ראש השלטון המקומי, אנחנו שמים דגש מאוד חזק על ייצוג מגדרי, ככה שכל הייצוג של ראשות הרשויות הן 15% מסגני יושב-ראש שלטון מקומי ו-13% מיושבי-ראש הוועדות אצלנו במרכז השלטון המקומי. זה לא אומר שאתם מקפידים. מתוך 15 נשים שהן ראשות רשויות. נתונים נוספים מתוך הרשויות המקומיות, 22% גזבריות ו-16% מנכ"ליות ו-39% מנהלות אגפי חינוך. באופן כללי גם המרכז משמש סמן ימני לחבריו. בתוך השלטון המקומי 76% מועסקות נשים. מתוך 17 מנהלים אצלנו יש באמת 13 מנהלות בכירות, אז ככה שגם בנושא הזה יש דברים שקורים. יש תמיד אתגרים, יש תמיד מה לעשות, אבל כמו שאמרת כאן, זה לוקח באמת זמן ויש אתגרים. גם בתוך מרכז שלטון מקומי פועלת ועדה לקידום מעמד האישה, בראשות ראש עיריית יהוד-מונוסון, יעלה מקליס. הדוח של חוף הכרמל באמת הוצג בפניה השבוע והיא ביקשה באמת לכנס את ועדת קידום מעמד האישה של השלטון המקומי כדי להכיר, לדון, ללמוד. ככל שזה יהיה רלוונטי, אנחנו נציג את המסקנות. באופן כללי גם אנחנו בשלטון מקומי עובדים באופן שוטף עם איגוד יועצות לקידום מעמד האישה. אנחנו עושים פרויקטים ביחד. דיברו כאן על ספורט ובריאות, אז גם אנחנו בשלטון המקומי עושים איזשהו תהליך עכשיו שמתחילים בנושא ספורט, באמת למצוא צעדים פרקטיים איך לקדם ספורט תחרותי בקרב ילדות ונערות. זה באשר לזה. תודה רבה על הדיון. בזמנו מר חיים ביבס גם כן בדיונים בכנסת ה-20 הופיע אצלי בוועדה והתחייבו בעניין התקצוב המגדרי לקחת חלק בעניין של הפיילוט שדיברנו עליו כדי לקדם את העניין של בדיקה מגדרית ועין בוחנת מגדרית לתקציבי הרשויות המקומיות. אני לא יודעת מה העמדה שלכם היום, כמה באמת אתם עושים את זה, כולל ניתוח של תקציב מרכז השלטון עצמו. האם נעשה ניתוח מגדרי לתקציב מרכז השלטון? סטטיסטיקות שהועלו בפניי לא מראות תמונה טובה. 13% ו-15% זה לא ממש מעיד על הקפדה, בוא נגיד בשפה הכי רכה שאני יכולה להשתמש בה. הרשויות המקומיות או מרכז השלטון המקומי, אנחנו יודעים שהוא כוח שיכול להתניע דברים ויכול לדרוש דברים ויכול להשפיע גם כן אצל מקבלי ההחלטות, אם זה משרד הפנים או מקומות אחרים. אני אשמח לדעת מה העמדה של המרכז ושל העומד בראשו גם מהעניין של מעמד היועצות והצעת החוק שאנחנו ננסה לקדם, איפה הם יעמדו בזה ואם יתמכו בשינוי כזה ויעזרו בקידום, כי בסופו של דבר כדי שנוכל להתקדם בהצעת החוק, נצטרך עזרה ודחיפה מצד מרכז השלטון המקומי. הייתי רוצה לשמוע מה הוועדה לקידום מעמד האישה בתוך מרכז השלטון המקומי, כלומר אוקיי, שמעו על היוזמה הזו. השאלה שלי מה עשו, מה היה בתוכניות שלהם? חוץ מזה ששמעו על התוכנית של חוף כרמל, מה ביצעה הוועדה הזו עד היום? אנחנו מסיירים ברשויות המקומיות. חשוב להגיד, אני די חדשה בתפקיד. אני יודעת כי אני הכרתי את הקודמת. אז באמת אנחנו מסיירות ברשויות, באמת רואות מה קורה בשטח. שנה שעברה הוועדה קיימה כנסים בנושא אלימות כלפי נשים. גם היום אנחנו מתחילים תהליך של קידום ספורט נשים וילדות כמו שציינתי. אחד הדברים שמעניינים בכל הנושא של היועצות, כולל אמרתי את זה לרשות לפני שבועיים. אני לא חושבת שוועדה שהיא במרכז שלטון מקומי צריכה לרדת לרזולוציות של לבצע תוכניות. אני חושבת שהתפקיד העיקרי זה להתוות מדיניות, לפתח תוכניות אסטרטגיות כמו שנאמר על ידי ממלא מקום ראש מועצת חוף כרמל. הכוונה היא שהוועדה, תהיה לה תפיסה ותוכנית, מה אתן מקדמות בשנה הזו. אני לא חושבת שזה התפקיד של הוועדה, שתתחיל לקדם ספורט בכל מיני מועצות, אלא מה המדיניות שרוצים להתוות. זה מה שחסר לנו. גם חסר לנו הרבה פעמים במשרדי הממשלה, גם חסר לנו הרבה פעמים ברשות וגם כנראה במרכז שלטון מקומי. אשמח לשמוע מהוועדה מה המדיניות שהיא מנסה לקדם, לא מה הפרויקטים, אלא מה המדיניות. האם יש תוכנית אסטרטגית לוועדה הזו? איך זה נכנס לתוך המועצות המקומיות? אשמח לדעת איזה תוכניות לראשי מועצות, למנכ"לים במועצות המקומיות או ברשויות המקומיות כדי שהם יתחילו להפנים שהנושא של שוויון מגדרי זה אמור להיות על סדר-היום שלהם ומוטמע בכל תחומי הרשות. אני אשמח לקבל תשובות על השאלות שאני ביקשתי.

לא נרשמו עוד דוברים ודוברות. יש תשובה כבר בעניין התקצוב המגזרי? ביקשו שנשלח בקשה כתובה מהוועדה על זה, וניתן תשובה. אז תהיה בטוח שאתם תקבלו. אני לא אהיה בטוחה שאני אקבל תשובה, כי עד עכשיו הניסיון שלי מלמד שהמשרד שלכם לא ענה על הפניות שהיו בוועדה, ועל זה אני מוחה כמובן. זה זלזול בבית המחוקקים שאחת העבודות העיקריות שלנו בוועדה זה בקרה על עבודת הממשלה, וכאשר הממשלה לא עונה ומשרדי הממשלה לא עונים, זה לא נתפס בעין טובה. אני מאוד שמחה שהצלחנו להביא את המודל הזה. המודל הזה מביא בשורה. יש פה אמירה מאוד חדה כמו שאמרתי בהתחלה. אנחנו לא מדברות על דברים בלתי ישימים. אנחנו לא מדברות על חלום שאי אפשר להשיג. אנחנו כן מדברות על מדיניות שאפשר לפתח ולהטמיע בתוך מועצות מקומיות, משרדי ממשלה וכל הרשויות שעליהם מונחת האחריות לשרת את האזרחים ואת האזרחיות. אני מאוד מודה לכם. אני שמעתי להתארח אצלכם. תמסרו לראש המועצה את הערכתי לעבודה ולתהליך ואנחנו נגיע בעוד שנה, אם יהיה ראש הוועדה הזו או לא, לבדוק מה קורה ואיך אתם מיישמים את התוכניות, ואני מאוד מקווה שזה יהיה בהצלחה רבה. תודה לכולכם, אני נועלת את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 11:03.